באייר תשפ"א, 13 באפריל 2021. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 30), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 10), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס'

התשפ"א 2021. תודה. תודה רבה. מאחר שאנחנו נמצאים שעות ספורות לפני תחילתו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אנחנו לא מקיימים היום ישיבה, כך גם נהוג לעשות, ולא קבענו נושאים נוספים על סדר-היום. מאחר שעדיין אין ועדה מסדרת, לא היה אפשר לבטל את הישיבה, ולכן אנחנו מקיימים את ההליך הפורמלי,